בוקר טוב.

הוועדה. אנו עוסקים היום בחלק מחקירת המבקר את הטיפול במשבר הקורונה. דוח עם ממצאי ביניים בנושא תוכנית הסיוע לעובדים בחל"ת ועובדים שפוטרו. הנושא הזה הוא נושא מרכזי בכל סוגיית ההתמודדות עם הקורונה וחיים עם הקורונה מכיוון שלמרות ביקורת קשה מאוד שיש מכל מיני אגפים, כולל מוועדת הקורונה כשעמדתי בראשותה וכולל מתוך הממשלה התנגדות של שרי ממשלה,

שרה כלכלה ובוודאי פקידים בכירים באוצר כשעוד היו פקידים בכירים באוצר למודל של החלת דרישות מחל"ת גמיש ועד לעבור למודל גרמני,

לסבסוד של שכר עבודה וכן הלאה. נדון בנושאים האלה. דוח המבקר עוסק בהקשרים אחרים, בעיקר בהקשרים של דיווח. תכף נשמע את זה, אבל נדון בזה מפני שזה נושא שכל הזמן נמצא על סדר-היום ויהיה עוד על סדר-היום הרבה מאוד זמן מפני שלצערנו, עד שהמשק יחזור לתעסוקה מלאה ייקח עוד הרבה מאוד זמן. חייבים לבחון כל הזמן דרכים חדשות להתמודד עם משבר התעסוקה. דרכים חדשות שבסופו של דבר יאפשרו את מה שכולנו רוצים וזה מקסימום אנשים מועסקים, מקסימום עסקים עובדים, מקסימום עובדים שיודעים את עתידם גם אם כרגע הם לא יהיו בתעסוקה מלאה וגם אם כרגע אולי הם ייפגעו בשכרם, אבל שהפגיעה תהיה מינימלית ובעיקר שיהיה להם לאן לחזור. נפתח, כרגיל, עם משרד המבקר. בבקשה. אני אציג חלק לטעמנו הוא חלק מהותי מאוד בטיפול של הממשלה במובטלים ובדורשי עבודה במשבר הקורונה. זה דוח מתמשך שאנחנו עדיין עובדים עליו, אבל עשינו הפסקה והוצאנו דוח ביניים שיתמקד בנושא שלהבנתו הוא קריטי ושעליו יישבו כל שאר התוכניות וגיבוש התוכניות האופרטיביות והמדיניות וזה קשור לקבלת נתונים חודשיים מהמעסיקים על שכר עובדיהם. לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי מפרוץ המשבר במרץ 2020 ועד לסוף יוני 2020 אנחנו רואים הוגשו 948 אלף תביעות לדמי אבטלה. עד ל-15 ליולי כבר הצטברו 1.1 מיליון תביעות. סך כל התשלומים ששולמו עד יוני 2020 הוא כ-10 מיליארד. אנחנו מדברים על תקופת ביקורת שהתחילה במאי 2020 ועדיין נמשכת. ממצאי הביניים מתמקדים בביטוח לאומי ובדיווחים החודשיים של המעסיקים. כידוע לכול יש פה שלושה גורמים עיקרים, מרכזיים, שאוספים נתונים שנוגעים למצב האבטלה. הנושא הזה מורכז, אני רוצה להבהיר. יש מושג שנקרא נתון מינהלי, אלה נתונים שאוספים לפי תעודת זהות של אדם, ויש סקרים. המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה אוספים נתונים מינהליים לפי תעודות זהות. ביטוח לאומי סופר מקבלי קצבת אבטלה לפי מספר התביעות שהוא משלם עליהן. זה הגיוני. שירות התעסוקה סופר את מספר דורשי העבודה שלא כולם מקבלי קצבת אבטלה כי אתה יכול גם לדרוש עבודה על אף שאתה לא מובטל. הלמ"ס מתבסס על נתון מחקרי, על סקרים, ולא על נתון של תעודת זהות.

כאן אנחנו יכולים לראות את הפער בנתונים שדובר עליו רבות וכל הזמן יש כתבות בעיתונות וכל הזמן אומרים שיש פער ולא יודעים בדיוק מה המספר האמיתי. אחת הסיבות היא שחלק אוספים נתונים מינהליים שהם תעודות זהות והלמ"ס אוספת נתונים לפי סקרים. למ"ס עובדת לפי השיטה הבין לאומית ומציגה את הנתונים כפי שנהוג להציג אותם. הנושא הזה מורכב ואני אנסה להבהיר את הטעות הרווחת בקרב הציבור. רובנו שכירים, וכשאנחנו מקבלים תלוש משכורת ורואים ניכוי לביטוח לאומי ולמס הכנסה, אנחנו חושבים שביטוח לאומי ורשות המיסים יודעים איפה אני עובד וכמה אני מרוויח. זה לא הדבר. הביטוח הלאומי ורשות המיסים ברמה החודשית מקבלים מהמעסיק סכום כסף עבור כמות עובדים והם לא יודעים מי עובד,

ברמה חודשית הם לא יודעים. הביטוח הלאומי יודע על כך כיום רק פעם בחצי שנה. בעבר זה היה אחרי שנה-שנה וחצי. זו הבעיה אין לנו את הנתונים שוטפים, הממוחשבים שקיימים כיום אצל המעסיקים. הרי הנתון הזה ממוחשב, אנחנו מקבלים תלוש ממוחשב מחברות תוכנה, אבל המידע הזה לא נמצא אצל הביטוח הלאומי ואצל המדינה ברמה החודשית. זה לא מאפשר לנו לעשות כל מיני תוכניות שאנחנו מדברים עליהן. הכול נשען על הנתונים האלה, זה הדיווח אבל זה קריטי. עובדים שהוצאו לחל"ת על-ידי המעסיק שלהם הגישו תביעה אינדיבידואלית לדמי אבטלה. לגבי העובדים שיצאו לחל"ת יודעים איפה הם, יודעים מי הם כי הם הגישו תביעה. אבל מי שעובד או שהוא עובד אצל עוד מעסיק, אתה לא יודע ברמה השוטפת. היום אף אחד לא יודע איפה אני עובד וכמה אני מרוויח. ביטוח לאומי יודע מה קרה ביולי כי הוא קיבל דיווח מינואר עד יוני. מה שקורה לגבי ואיפה אני עובד וכמה אני מרוויח הוא יידע רק בינואר וזו ליבת הבעיה. האתגר המרכזי שעולה מניהול המשבר הזה הוא כמובן המחסור בנתונים זמינים ושוטפים גם על העובדים שיצאו לחל"ת אבל גם על אלה שנמצאים ושחוזים לעבודה ומה קרה להיקף המשרה שלהם, האם ירדו או לא ירדו בשכר. אנחנו לא יודעים את זה ברמה החודשית. הנתונים האלה קיימים אצל המעסיקים. הנזק בעקבות העדר הנתונים עלול לגרות לניתוח לא מבוסס של תמונת המצב התעסוקתית, להביא לקבלת החלטות שאינה מיטבית. גם כאשר אנחנו רוצים לתמרץ תוכניות דיפרנציאלית לפי הכנסה, לפי כל מיני פרמטרים, אנחנו לא יכולים לחתוך אותם וראינו את זה בכל התקופה של הקורונה. אין לנו את הנתונים האלה. צריך להדגיש זה לא נזק במובן שהעובד שמגיש תביעה ייפגע כי תביעתו לא תתמלא בגלל שהנתונים הם נתוני באלק עד לאותה נקודה. אבל זה נזק והוא נזק אמיתי לניתוח הכלכלי ובעיקר ביכולת לקבל החלטות. ראינו את זה תוך כדי המשבר שהיה ויכוח בכלל על כמות המוטלים במשק.

אם היו לביטוח לאומי ולמדינה את הנתונים על איפה עבד העובד בינואר-פברואר, היו יכולים אולי לשלם באופן תיאורטי גם אוטומטית גם במרץ בלי להגיש תביעה. זה כבר שנים ככה, אבל הטכנולוגיה השתנתה. כיום יש טכנולוגיה שמאפשרת לקבל את הנתונים ברמה חודשית שוטפת. הביטוח הלאומי עשה את זה במהלך המשבר גם עשה את זה. הוא פיתח טופס שנקרא טופס 100 והוא מצליח לקבל. הוא יצר קשר עם המעסיקים ועם חברות תוכנה ובנה יכולת טכנולוגית לקבל נתונים שוטפים לגבי אלה שהוצאו לחל"ת. אז הוא גם יכול לקבל באופן תיאורטי נתונים לגבי מי שממשיך לעבוד ולא יצא לחל"ת. זה אותו מנגנון. הטכנולוגיה, זה מה שמשנה את המשחק. זה דבר שצובר תאוצה בכל העולם. השינוי הוא שינוי שנעשה בטפסים מכאן ואילך באופן קבוע או רק זמני? במהלך המשבר הביטוח הלאומי פיתח טופס שיכול לקבל מהמעסיק באופן טכנולוגי מקוון נתונים על אותו עובד שיצא לחל"ת. זה דבר שאם הוא לא היה עושה אותו, הוא לא היה מצליח להתמודד עם הכמות הגדולה של דורשי העבודה. זה מחייב מכאן ואילך? זה לא ברמה של מחייב. המעסיק מתבקש על-ידי ביטוח לאומי להעביר דיווח מקוון על העובד שלו לפי שדות וזה מגיע כקובץ וביטוח לאומי שותל את זה ויכול לאשר תביעות לדמי אבטלה ביתר קלות במקום שהעובד יגיש תלושי שכר. אם אתה זוכר, פעם היינו מגישים תלוש-תלוש. אז היכולת הטכנולוגית קיימת. בדבר הזה כבר עסקנו לפני כמה שנים וכבר כתבנו והערנו לביטוח לאומי בדוח על אי-מיצוי זכויות על כך שהוא לא דורש את הנתונים ברמה החודשית. לפי תקנות הגבייה, המעסיק במועד התשלום של דמי הביטוח, צריך לפרט ברמה השמית עבור מי הוא שילם דמי ביטוח כדי שביטוח לאומי יידע. אבל זה לא מתקיים כי ביטוח לאומי לא דורש. זו בעצם ליבת הבעיה. ההמלצה שלנו לגבי הליקוי הזה שאמרנו שהוא טכני, אבל הוא הבסיס למידע שעליו כל מה שאתה רוצה יכול לשבת, שהוא יחייב את המעסיקים לפחות בעת המשבר התעסוקתי, למסור לו נתוני שכר חודשיים באופן מקוון לכל העובדים שלהם באופן פרטני תוך מתן מידע לגבי כל עובד בנפרד במתכונת של דוח חצי שנתי שמתקיים היום, הוא מקבל דיווח חצי שנתי, אבל הדיווח החצי שנתי הוא על סך המשכורת המצטברת, לא ברמה חודשית שאתה יכול לראות מה קרה לשכר, באופן מקוון או בכל דרך אחרת. חייבים להגיד שהטכנולוגיה קיימת. דיברנו גם עם חברות תוכנה, זה אפשרי וביטוח לאומי עושה את זה. הוא הגוף המוביל בארץ שיודע לקבל נתונים ברמה החודשית, ברמה השנתית, מהמעסיקים. הדבר הבא שנגענו בו הוא דוגמה לאפשרות לעשות שימוש בכל העולם הטכנולוגי של המידע לפי סעיף 176(א), סעיף שכמעט אף אחד לא מכיר אותו, בו מדובר על מענק למובטל שעובד בשכר נמוך שמקבל קצבת אבטלה וזכאי לקבל מענק מהמדינה אם הוא מוכן לעבוד בשכר נמוך כך שבפועל סך הכנסתו לא ניכנס לנוסחה, אבל בעיקרון זה אומר לעובד שהוא יכול לעבוד בשכר נמוך ולקבל מענק מהמדינה. הניצול של הסעיף הזה הוא אפסי, הוא מאוד מורכב,

צריך להגיש טפסים. זו דוגמה לכך שאפשר להשתמש בנתונים מינהליים לצורך יישום מדיניות ברמה - - - פה יש סיפור אחר שזו בדיוק כל הטענה היא גם עלתה אפילו בדיון שהיה לנו בעניין אחר כל הטענה מול מודל החל"ת. הטענה היא שמודל החל"ת יצר מצב בו אנחנו חושבים על אדם שלא עובד כעל אדם שיהיה מוכן לעבוד בשכר אפילו נמוך ממה שהיה לו אבל סביר. פה המדינה אומרת שאם השכר נמוך מדי, היא תיתן מה שאתם קוראים מענק למובטל שעובד בשכר נמוך. הטענה כלפי מודל החל"ת היא שזה יוצר חוסר מוטיבציה. לפי הסעיף הזה יש מוטיבציה כי לפי הסעיף הזה העובד רואה יותר כסף בחשבון הבנק שלו. זה תמריץ. הבעיה שהסעיף הזה לא מיושם בגלל כל מיני סיבות בירוקרטיות, של חוסר מידע, המורכבות של הסעיף. זו דוגמה לכך שכשיש נתונים מינהליים, אני יכול ממש מהר לקדם את הדברים האלה. אני יכול להשתמש במידע הזה ולקדם את התמריץ. בסעיף 176 מיוצר תמריץ אמיתי. העובד יראה מולו בסוף החודש בבנק עוד 2,000 שקל. זה תמריץ. אבל קשה ליישם את זה בלי נתונים מינהליים. זו דוגמה לכך שחשוב שיהיו נתונים מינהליים. זו לא רק בעיה של דיווח טכני זה הבסיס לכול. הסיכום שלנו הוא שאנחנו מבינים שלא מן הנמנע שחיוב מעסיקים בדיווח על שכר עובדיהם באופן מקוון יכול להטיל נטל על המעסיקים או על המייצגים אותם, אולם במכלול השיקולים תוכל לצמוח מכך תועלת רבה לממשקי העבודה של הביטוח הלאומי מול המעסיקים, לכל אזרח ואזרח, ליכולת הלאומית להציג תמונת מצב כוללת לגיבוש תוכניות כלכליות עתידיות לטובת מובטלים, עובדים שהוצאו לחל"ת והמועסקים. האינטרס של העובד, המעסיק שלו יודע כמה הוא מרוויח והוא חושב שהביטוח הלאומי והרשויות יודעים, אז שהמידע הזה יצוף למעלה כי זה יאפשר לטרגט אותו ולהציע לו הצעות.

גם להכשרות מקצועיות לגבי תשואה על הכשרה מקצועית, כמה הוא מרוויח. אני יכול לעשות הרבה דברים טובים עם מידע שכרגע לא

אלה הנתונים של ביטוח לאומי שהם יותר קרובים,

יש כרגע עיכוב כי הרי זה סקר וצריך לעבד את הנתונים. אז עכשיו יש את הנתונים של אמצע ספטמבר וייקח עוד זמן עד שנקבל נתונים

חס ושלום, נגיע לסגר שלישי או לדברים כאלה שיגדילו באופן חריג את מספר המובטלים ביותר ממה שציפינו, יכול להיות שבסוף התקופה אולי נצטרך לעשות הערכות

כשחזרנו לפעילות, הייתה ירידה משמעותית מאוד במספר המובטלים, בעיקר אנשים שהיו בחל"ת. הייתה ירידה דרמטית ורובם חזרו לעבוד ברגע שאפשרנו להם.

יהיו אנשים שלא יוכלו לחזור

אם היא אפשרית, כי לא כל האפקט של הסגר הוא על חנות שנסגרת ועוברת לצורך העניין מאפס למאה. חלק גדול מהאפקט הוא על מקומות עבודה שעוברים לעבודה יותר

בנוסף, גם מה שצוין בסוף הדוח של המבקר, יש מענק למובטלים בשכר נמוך בביטוח לאומי שבאמת לא מנוצל ואנחנו נמצאים בקשר עם הביטוח הלאומי ובשיתוף פעולה לנסות לעשות שם טיוב ולחשוב איך אפשר להפוך את המנגנון הזה למנגנון

תישאר איתנו, אביעד.

אנחנו מחוברים להתאחדות התעשיינים? מיכל וקסמן או נתנאל היימן, אחד

דרך אגב, לעובדי מדינה יש חל"ת גמיש - - - בסופו של דבר, הרי הטענה הנגדית ואתה שומע אותה גם מהאוצר וגם מגורמים אחרים, שבפועל מתקיים סוג של חל"ת גמיש. זאת

אתמול הם פרסמו נתונים מעודכנים.

זאת אומרת, 10% בערך מהסכום שהוקצה בהתחלה לנושא הזה. 600 מיליון הם הכספים שיצאו במענק חזרה מחל"ת. אותם 7,500 שקלים שרצו לתת למעסיקים כדי להחזיר עובדים. בגלל

היום אנחנו עומדים על בערך 600 מיליון שקל.

3.5

זה כסף שלכאורה אם הכול היה עובד, היה אמור לצאת או שזה גם באיזשהו תקצוב קדימה? אתה

אתה יודע לנקוב במספר של כמה מעסיקים, בכמה מקומות עבודה היום מעסיקים ירצו למלא ברגע שיפתחו אותם או שהיה לפני הסגר ולא הצליחו למלא? אצלנו בתעשייה זה מאוד רחב. קיבלנו פניות ממאות תעשיינים. אני יודע שגם ללשכת

אין לי שום ויכוח איתך. קראנו היום לקבינט הקורונה לאפשר את הפתיחה של המסגרות כמה שיותר מהר. אין ספק שיש פה שרשרת שכל חוליה שלה מפריעה לשנייה: אם לא יפתחו את הגנים, לא יהיו משמרות. כמובן שחלק מהפגיעה הזאת תימשך. כל יום שהמסגרות סגורות, בלי

וגם לגבי איזשהו חשש שמעסיקים ינצלו את החל"ת הגמיש לרעה.

אנחנו נמצאים במצב חירום.

אנחנו מדברים פה על המיינסטרים של המעסיקים הישראלים.

חושב שאפשר היה לייצר שם את המנגנון הזה מבלי לחשוש מרמאויות. כן. הטענה

אבל המודל הזה הוא לחלוטין מודל שמוסכם עם ההסתדרות,

רק שהוא לא מוזכר - - - הצלע השלישית.

לעובדים יש - - - כל השיח הרגיל שבדרך כלל שם מעסיקים בצד אחד ועובדים בצד שני הוא לא רלוונטי לימים האלה. הוא לא רלוונטי. אלה ימים שבהם המשבר הוא כל-כך גדול והאילוץ הוא

השאלה הייתה האם הנתון של 200 אלף לצורך העניין נקרא להם מובטלים מבלי להיכנס לדקויות של ההגדרה כרגע אנשים שעבדו עד ערב ראש השנה, עד תחילת הסגר הנוכחי ועכשיו אינם עובדים,

על-פי הנתונים שלכם,

במסגרת חיפושינו אחרי נתונים, אתה האיש עם הנתונים בביטוח הלאומי?

אני יכול לענות. אני מנהל ענף גמלאות מחליפות שכר. ממרץ אני מתעסק רק בנושא האבטלה. מתאריך 13 בספטמבר יש לנו 212 אלף מובטלים

אנחנו מנסים לצמצם למינימום את

לא כולם מבינים מה הם צריכים לעשות,

אני אומר את זה לדברים שאמר לנו נציג מבקר המדינה. אתה אומר שהיום יש לכם כמעט בשוטף דיווח של תעודות זהות, זאת

אחד הדברים שנותן מענה לבעיות שעלו פה שמעסיקים בעצם אומרים שהעובד לא רוצה לחזור. הוא רוצה להוציא את המעביד והעובד לא יכול לחזור. אנחנו מאפשרים להם לדווח מראש את תאריך היציאה

כמובן שאם זה לא קורה, אנחנו מאריכים את התקופה. הרעיון שלנו הוא לתת גם למובטלים וגם למעסיקים את הדרך הכי נוחה לדווח לנו כדי לצמצם את הבירוקרטיה כי הבירוקרטיה בסוף היא חסם

הוא יכול ב-18 בחודש להיכנס ולהצהיר שהוא עדיין בחל"ת והוא ימשיך לקבל את דמי האבטלה שלו. כלומר, אנחנו מסתפקים אפילו בהצהרה של המובטל שאומר: אני ממשיך להיות מובטל ולא חזרתי למקום העבודה. הרעיון שלנו הוא שאם מראש יש תאריך מוגדר, אנחנו

יכול להיות שמה שחוסם את האדים מלדווח זה רק בירוקרטיה או שהם לא יודעים איפה הם צריכים לדווח או שחשבו שהמעסיק דיווח והמעסיק חשב שהעובד דיווח. חלק מהבעיה זה

נכון להיום שולמו כ-850 מיליון, אבל צריך לזכור שה-850 מיליון זה חלק מהמענק וכמובן יש לזה המשכיות כי חלק מהמענק מקבלים על חודשים אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר שעדיין לא הגישו

אכן סגר חסכוני, נאמר זאת כך. לא מאשים אותך, אבל זה לא בדיוק פורסם כך. אני מניח שמעסיקים הניחו שהם יקבלו 7,500 שקל.

יותר מ-1,800 עבור כל חודש. ואם בחודש מסוים אין בו עבודה, אז הם לא יקבלו למרות שהם החזירו עובד לעבודה בחודש יוני. כן. זה החוק וזו המציאות. הם

אז נוכל לדעת כמה מימוש יהיה לאותם מעסיקים. אני חייב להגיד לך שאני לא מעסיק גדול במשק,

מעסיק שצריך לבחור בין שני מסלולים של בדיוק ברור לו מה ממומש ומתי בגלל החוקים של כל מסלול, עכשיו אני מתחיל להבין את מה שאמרה התאחדות התעשיינים שטעמים של

אני מסכים שיש עם זה קצת אי-הבנה כרגע. אולי אפשר לעזור למעסיקים ולפשט את זה? אני אומרת לך שאני יושבת כאן בדיון ואני לגמרי לא מבינה מה כדאי. לו אני מעסיקה, אתה

זה נמצא על השולחן, זה נראה לי הגיוני. אגב, זו בעיה של יותר ויותר אנשים כי מעבירים סמכויות לפיקוד העורף. הוועדה הייתה במפקדת אלון בפיקוד העורף, כמעט כולם מילואימניקים שם. תנו לאנשים כמה אופציות ואולי אחת האופציות

עבר תיקון חקיקה הרי צריך 6 חודשי עבודה הכנסנו שגם מי שהיה במילואים,

כך נכנסה עוד קבוצה של אנשי מילואים

אם סגרו אותך ל-12 יום, שזה חצי חודש עבודה, אז אתה מתחת לסף. אבל במקום שהסף יהיה בשקלים,

נכון. נכון להיום אני לא מדווח בטופס את הסכום שהעובד

ברירה.

אבל זו עלות די גבוהה למלאות אותן מחדש. קיווינו שהסגר הזה יסתיים

ועט של חודשים ולא זכאים לקבל דמי אבטלה או כאלה שרוצים לשפר מקומות עבודה אלה נמצאים אצלנו ולכן המספרים הרבה יותר גדולים. צריך לזכור שאצלנו מתייצבים עוד כ-100 אלף איש

מיד נעלה את האוצר

בשביל זה. אני רוצה להעלות את נעמי רייש מהסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה. זה הביקור היומי שלך בוועדה,

החל מאיזה עובד זה נחשב שימור עובדים זו פונקציה של עומק הפגיעה של אותו עסק. ככל

צריך לעשות את זה ברמת פשטות שמתאימה בין אם זה עסק בינוני ובין אם זה עסק גדול יותר שיש לו אנשי מקצוע לידו.

נכון, את צודקת שלעסקים קטנים אין אנשי מקצוע. את כל הדברים שמועברים לעסקים, המסרים שלנו החוצה, אנחנו מפשטים אותם בצורה כזאת שיכולים להיות ברורים עד כמה

ש ובשכר נמוך יותר ולא אותה דרישת שכר שהייתה לפני כן באופן כללי התוכנית הכלכלית להתמודדות עם הקורונה נבנתה בדיוק לזה. לכן יש מדרגות. אחד המנגנונים העיקריים, למשל, זה שיעור הפגיעה של

לא. תודה. אביעד, אתה רוצה להוסיף עוד משהו? לגבי פערי הנתונים בין הגופים זה באמת משהו בעייתי. זה עלה, כמו שהוצג פה בדוח המבקר, גם בצוות של

אנחנו נעזרים בנתונים האלה ומשווים אותם לנתונים של הלמ"ס כדי לקבל תמונה אמינה יותר. דיווחי החזרה של שירות התעסוקה היו קצת יותר

אלה נתונים שמתייחסים למחצית הראשונה של ספטמבר 2020. הבלתי

5.8%. כל הנתונים מופיעים באתר של הלשכה, אז לא עשיתי עיבוד מיוחד כאן. ההגדרה השנייה שכוללת בתוכה את הבלתי מועסקים וגם את האנשים שהיו מועסקים אך נעדרו

אבל היו רוצים לחפש עבודה אך לא חיפשו בגלל סיבות שקשורות לקורונה וזה למעשה 471.1 אלף אנשים שזה

אנחנו עובדים כרגע יחד עם הביטוח הלאומי על בנייה של דיווח אחוד.

שהאזרח יוכל לדווח במקום אחד וזה יגיע גם לביטוח הלאומי וגם

בהתחלה אפשר אולי להסביר את זה בלחץ הגדול של ההתחלה השתמשו במנגנון של

לפחות לדעתי הפרטית, לא היה צריך להשתמש בו מלכתחילה אלא ללכת למנגנון של שימור דרך סבסוד תעסוקה בצורה כזאת או אחרת, מודל גרמני כזה או אחר. עכשיו לוקחים מהמצב העקום הזה ומנסים לשפץ אותו בכל מיני

מכיוון שלא יודעים בדיוק לאן זה הולך, אז גם קשה לתקן אותו תיקון מהותי כי כל הזמן נדמה

אני מקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר, אבל יכול להיות שעכשיו

אבל אנחנו רואים, גם את וגם

בעיקר למעסיק הקטן שיש לו כמה עובדים או כמה עשרות עובדים וממילא הוא נמצא במצב של מאבק על הישרדות העסק

אבל ברור מהתמונה בשטח שזה לא פשוט. הדרך הכי נכונה היא כמובן לפתוח כמה שיותר מהמשק, כולל דברים שלא היו צריכים להיסגר גם עכשיו. אבל בה נעסוק בדיונים אחרים ולא מול האנשים שדיברנו עכשיו. אני מודה לכולם.

בשעה 12:15. תודה. הישיבה נעולה.